היום כ"א בסיון התשפ"ב, ה-20 ביוני 2022. הנושא שעל סדר היום הוא אישור מוסדות הציבור לעניין סעיף

ואני אומר לך שזה מגיע להם בזכות ולא בחסד כי הם עושים עבודה באמת קשה.

אני לא חושב שמישהו מאיתנו יכול לומר שהוא מסוגל. באמת צריך כוחות נפש לעניין הזה ולכן חשוב לעשות הכול על מנת שלא תהיה שביתה. שוב, לנו יש יום לימודים ארוך. הילד הכי קטן שלי לומד עד

אתם רוצים גם את הדמוקרטיה הזאת לקחת לנו? אנחנו מביאים את זה. תביאו, כולל ההסתייגויות. זאת הדמוקרטיה. למה אתם רוצים גם את את הדמוקרטיה לרמוס?

אנחנו מוכנים למסגרת דיון ולהצביע על ההסתייגויות

המשפטי לממשלה שאין לו בכלל SAY. לכנסת יש ייעוץ משפטי. היועץ המשפטי לממשלה, אין לו כל רשות להתערב בעניין הזה ברגע שיש חוות דעת של הייעוץ המשפטי כאן.

אני לא רוצה, וקיבלתי החלטה.

לא יכול להיות מצב כזה שאנחנו מחוסר ברירה ניאלץ לבוא ולאשר רשימה

אף פעם לא היה דבר כזה ואסור שיהיה דבר כזה.

אז נכון שאומרים שכאילו אתה מדבר כאן על

כן אבל עדיין לא קיבלנו את הרשימה. כל הרשימות שיש על שולחן הוועדה עולות היום.

ברגע שהרשות תביא את זה,

הסיבה השנייה היא שיש להן אישור הגשת מסמכים, מה שולדימיר ציין בתחילת הדיונים של המושב הזה, שזה לא אישור שהוא מספר ולכן אנחנו נותנים להם גם כהצעת הוועדה הזאת אישור לשנה. מה בעצם הקריטריון שלך שאתה מחליט בכל זאת לתת להן? כאשר מגישים את הבקשה

גם צריך לאזן את זה. אני תכף אומר מה איזנו. חלק מהמחזור השנתי שלהם הולך על מנכ"לות. אם נעביר את החוק,

צריך להבין שמדובר כאן ממש בחקיקה שהיא חקיקה של ישראל ביתנו. אם אתם רוצים ריענון הנושא של החוק הזה, זה חוק משמעותי וחשוב.

כתוב 1948 ועל החולצות כתוב השיבה היא הזכות שלנו וזה הרצון שלנו.

מי שפועל למאבק מזוין, הסתה וכל הפעילויות האלה - - - לא רק. שיקלי, עוד פעם אחת אתה אומר משהו, אתה בחוץ. אתה לא קוטע בן אדם שמציג כאן את העמדה. הטענות שעלו בוועדת הכספים לפני השימוע,

הם מארגנים לשם הסעות גם כדי להפגין בתוך מדינת ישראל.

העמותה הגישה גם עתירה יחד עם אגודה לזכויות אזרח נגד משרדי

זאת הזכות שלי לדבר. תן לי לדבר.

עכשיו מתנהל כאן ויכוח. הוויכוח הזה לא יכול לבוא לידי מימוש. אפשר לדבר ולצעוק אבל שום דבר לא יעזור כי תבוא היועצת המשפטית של רשות המיסים ותאמר שאנחנו לא יכולים להוציא

יש לי טענה כלפי היושב ראש של העמותה על תפקידים אחרים שהוא עושה, עמותות אחרות שהוא מנהל, אבל איפה העמותה? היו דיווחים סותרים בנוגע להלוואות בין העמותות שאחת מהן עמדה

לכן אני שואלת האם הכול נבחן.

שאלנו . הפנינו לעמותה שאלה לגבי הלוואה בין עמותות,

אם אני רואה שהיא לוקחת הלוואות והיא לא מחזירה,

זה כבר עולם אחר וזאת בעיה כי כסף הולך למטרה שהיא לא בהכרח ציבורית. הנקודה ברורה. שאלה נוספת. אני שאלתי את השאלה הראשונה ואני אסביר מה הטענה

אני מבין שכל אחד כאן מתנהל לפי שיקולים

אבל כרגע אנחנו נמצאים במצב שהיחסים בין הרשות המבצעת במקרה הזה זאת רשות המיסים לרשות המחוקקת והרשות השופטת מבחינתי לפחות לא נמצאים באיזון הנכון. זה המצב שיש לנו

מי כתב

מוציאים את העמותה מהרשימה. זה נכון. עשינו את זה בפעם הקודמת.

זה משהו שהוא מושרש מאוד מאוד חזק במפלגה ובתוך מה שהיא מייצגת.

שתחפש ב-גוגל.

חברים, אני מעלה להצבעה את רשימה מספר 20-231-22 לסעיף 46. מי

ראיתם שגם הרב גפני וגם אני שמענו את הדברים והערנו את ההערות שלנו. כל אחד שאל את השאלות כי מבחינתכם באמת עשיתם תחקיר אמיתי, קראתם לעמותות ושאלתם אותן את

ממש. אני לא חושב שפעם עלה כאן הסיפור של תלונה במשטרה.

על אף אחת לא הוגשה תלונה במשטרה. היחידה

עמותה של מיסיון, שהיא נגד כל דבר של מדינה יהודית ודמוקרטית. פעם שלישית או רביעית

אנחנו ראינו את הפנייה הזאת של העמותה. לא ראינו אינדיקציות לפעילות הממשית של העמותה. זה היה המצע שלהם. זה היה באתר שלהם. זה לא המצע. זה היה באתר שלהם.

הם אמרו מה הם רוצים. מה זה משנה?

האתר שלהם זה הם?

הם עברו עבירה והפיצו מיסיון. אם הם עברו עבירה והפיצו מיסיון, על מה את מאשרת להם? את אומרת שזה באתר שלהם, את אומרת שהם עשו את זה ואחר כך את מאשרת להם?

לא הייתה פנייה ישירה לקטין. את אמרת שהייתה פנייה לקטין. גם בתמלול שהועבר אליכם, יש שם קטינים. לא בדקתם את זה ואי אפשר לדעת. אני מבקש לשאול משהו. אני רוצה לדעת. העמותה הזאת, עדי ה' כמו שהם קוראים לעצמם, עמותת המצפה לישראל ואני תכף אומר מה שהם אומרים כאן במה שאתם מספקים לנו, מה המטרות שלהם. כולם יודעים שמדובר במיסיון. ציבורית מדובר במיסיון כי אחרת זה לא עסק שלי. מה זה מעניין אותי? אני דווקא הקלתי בכל העמותות שהיו. הייתי בעד לתמוך בעמותה. בסך הכול מה שהמדינה עושה, היא נותנת פטור ממס על תרומות. לא עולה על הדעת שכאן בכנסת בשעתו הייתה ועדה למלחמה בכתות, והעמותה הזאת הייתה בוועדה הזאת והייתה מלחמה נגדה אתם באים ומגינים על זה ואומרים שצריך לאשר לה פטור ממס על תרומות. יש ויכוח האם זה נכלל בעבירה הפלילית או שהם יכולים להסתיר את זה אבל אין ויכוח שמדובר על מיסיון ואנחנו נדרשים לאשר להם פטור ממס על תרומו ת כשיש חקירת משטרה ואתם מגינים על זה באופן לא מובן לחלוטין. להגיד בואו נמתין,

או שבית המשפט יפסוק ואני לא בטוח מה הוא יפסוק במקרה הזה. מצפה לישראל שונה מהעמותה הראשונה. הרבה יותר ברור שהעמותה הזאת היא מיסיון. היא גם מתקשה להסתיר את זה. היא גם אומרת את זה בדברים שהיא כותבת כאן. או להמתין לבית המשפט או להמתין לחקירת המשטרה. למה הריצה הזאת? אני הופעתי עם לפיד המנוח, אבא של יאיר לפיד, הופעתי איתו בטלוויזיה, הוא לא היה דתי והוא צעק שם על אנשים. פעם הייתה תכנית פופוליטיקה והוא אמר: ניסיתם להשמיד אותנו בשואה, עכשיו אתם רוצים להשמיד אותנו כאן בארץ. הרי זה ברור שהעמותה הזאת רוצה להעביר אנשים על דתם. הם כותבים את זה. הם אומרים את זה אלא שהם נזהרים כי יש להם עורכי דין גדולים שמכירים היטב את החקיקה ויודעים את מה שעלול להיות כאן מבחינתם והם אומרים להם להיזהר, תוציאו מהאתר את זה ואל תגידו את הדברים האלה והאלה אבל זה ברור שהם עושים מיסיון. הוועדה כאן החליטה פה אחד לא לאשר להם. אני לא יודע מה אתם מוסרים את הנפש על זה.

זה הכבוד של מדינת ישראל שאתם ברשות המיסים תדאגו לזה בלי חקיקת משטרה? בלי החלטת בג"ץ? בלי החלטה של כל הדברים האלה? תמתינו. לא קרה שום דבר.

אנחנו לא מאשרים או פוסלים עמותות.

לפי גחמות אישיות. אתם כן. אנחנו לא פוסלים או מאשרים עמותות לפי גחמות אישיות. ועוד איך גחמות אישיות. ולא בהתאם לעמדות האישיות שלנו ביחס לפעילות של העמותה. הגחמות האישיות שלהם הן בעד המיסיון. זו הגחמה האישית. הכללים שמנחים אותנו כתובים. אלה לא כללים. ככל שהעמותה עומדת בכללים, כל עמותה שעומדת בכללים. בדקנו את זה ובעינינו לא מתקיימת עבירה פלילית. לא יכול להיות שאת אומרת לי באתר שלהם היה מיסיון. את אומרת שזה האתר שלהם והיה מיסיון אז היה מיסיון. המיסיון הוא לא בחוק. את לא יכולה לתת לו 46. מיסיון היא פעילות שהיום אין איסור עליה במדינת ישראל. השאלה היא רק ביחס לפנייה ישירה לקטין. אנחנו לא יכולים להעביר חקיקה שמתקנת את זה? אני שואל אמיתי.

היה ניסיון. אתה שואל לגבי העניין הזה. אני לא בעד לכפות את דעתי. אני בעד זה שתהיה סמכות לחברי הכנסת להחליט בעניין. אני שואל ספציפית לגבי מיסיון.

לגבי המיסיון יש חוק. החוק מדבר על בגירים, אם אתה נותן להם תמורה כספית ועל קטינים, אפילו בלי תמורה כספית. הם נזהרים כל הזמן.

אנחנו יודעים שהם נזהרים - זה היה גם בדיונים כאן שלא לעבור על החוק אלא להישאר תמיד במסגרת. צריך לתקן את החוק. אתה לא יכול לתקן.

לא יודע. בוא נשב על זה אחר כך. תוכל לשפר אבל לא מעבר לזה. לא תוכל כי אז אתה מקומם עליך את כל העולם. יש בעיה עם העניין הזה. אני ולפיד הגשנו הצעת חוק שהייתה במליאת הכנסת.

טומי לפיד, ודאי. הוא שואל אם זה המשיך עם יאיר. גם יאיר לפיד היה כאן באחד הדיונים.

יאיר לפיד היה כאן בדיון בנושא הזה. אני הגשתי הצעת חוק איתו והגיעו אלי כולם שרי הממשלה וראש הממשלה ואמרו שבעולם מפיצים שכאילו נוצרי לא יוכל להשתמש בברית החדשה. אני אומר להם תקראו, שחור על גבי לבן, יש חופש דת, אין ויכוח בכלל, אנחנו רק מדברים על מיסיון. הייתה בעיה עם זה ואני מבין שגם תהיה בעיה. אפשר לשפר, אני לא אומר שלא אבל מה שהם עושים עכשיו - גם השיפור לא יעזור כי מה היא אומרת? היא אומרת שיש חוק והם לא עוברים על החוק. נשנה את החוק. אתה לא יכול. מה תכתוב?

בוא נחשוב. זה יוצר גם בעיה עם גיור. לא. איך הגעת לזה? לפי פרוטוקולים של הכנסת. את אומרת שכאילו הרבנות היא מיסיון? מאיזו שנה? 1960. עברו מאז 60 ומשהו שנים. אם הדיון האחרון בנושא הזה התקיים ב-1960, נראה לי שטוב שנקיים אותו שוב. נראה לי שעבר מספיק זמן כדי להתעדכן. יש כאן איזה רצון לאשר להם.

מה הבעיה של גיור?

אנחנו מדברים על מיסיון. לא מדברים על מי שבא בעיניים פקוחות והוא רוצה להתגייר או רוצה להתנצר או שרוצה להתאסלם. לא על זה אנחנו מדברים. הרב גפני, אתה משתמש במילה מיסיון. אני חושבת שמה שאתה מתאר זאת כפייה דתית.

ואני נגד כפייה דתית. גם אנחנו נגד כפייה דתית. ברור לי. יש עוד שאלות? אני רוצה תשובה לשאלה שלי. הגחמה. אנחנו מגיעים לכאן כשוועדת הכספים קוראת לנו. אנחנו עונים על השאלות שנשאלנו, אנחנו נשלחים לעשות בדיקות ואנחנו מבצעים אותן, אנחנו פועלים לפי קריטריונים והקריטריונים מפורסמים וגלויים. אמרתי לארז שאני מאוד משבח את העבודה שלכם בעניין הזה עם כל העמותות. אני יודע שאתם עושים את מלאכתכם. משום מה בעמותה הזאת אני מרגיש איזה מין רפיון ורוצים לאשר,

אני גם יודע למה. אני יודע למה. כי העמדה המשפטית היא כל הזמן לאשר להם וכל אחד מכם רוצה לא אתה, אתה לא שייך למשפטית - להתקדם. את רוצה להתקדם. אני מבקשת שלא תייחס לי את זה. אני לא מייחס. אני לא מבין מה מסירות הנפש הזאת. למה אי אפשר לחכות. או שתהיה החלטה של בית המשפט כמו שהייתה על עמותת יחד או שיהיה סיום של חקירת המשטרה והם יגידו האם זה כן טוב או לא טוב , האם זאת כן עבירה על החוק או לא עבירה על החוק.

תנו להליך להסתיים. זה נראה לא לעניין. אני חושבת שזה יהיה מהלך לא נכון אם אנחנו נמתין לרשויות אחרות שיסיימו את הבדיקות שלהן לפני אישור כל עמותה. לא רשויות אחרות. הכנסת לא אישרה. היא הצביעה על זה. אל תזכירי לי את זה כי זה לדרוך לי על יבלות. ועדת הכספים אישרה להוציא אותם מהרשימה הכוללת. ובג"ץ החזיר את זה לוועדת הכספים. היא עוד לא סיימה עם השאלות שנשאלו. שאלתם רק שתי שאלות? היו נתונים שהוצגו בפנינו ואימתנו את העמותה עם הנתונים. זה מה שאמרתי לגבי שיחת הטלפון. הם לא באו אליכם? זה היה בשיחת טלפון? הפנינו לעמותה את שיחת הטלפון.

אני יכול לומר לך שהם מחתימים את האנשים שמקבלים סעד אצלם, יש להם מסמך שאני חושב ששלחנו לך לפני כמה שנים. יש להם עורכי דין שעושים עבודה וכל הזמן עוקפים את החוק. כדי לא להיכנס לעבירה פלילית של הסעיף, הוא מחתים את האדם שבא לקבל סעד ממנו לפיו הוא חותם ומצהיר שלא קיבל שום דבר על מנת להגיע לכאן לתפילה. פעילות מיסיונרית, הם אומרים שהם כן עושים, אבל על שני הסעיפים האחרים לא.

הנה, בבקשה, החתמנו. חוץ מזה, חברי הוועדה, אני חושבת שזה יותר נכון שאני אקריא מהכתב. לא הספקנו להכין לגבי העמותות האחרות. "חברי הוועדה העלו בפנינו מקרה של אדם בן 39 שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע כתות ואשר בנוסף הגיש תביעה בבית הדין לעבודה נגד העמותה. יוגש כי לא נטען שהעמותה פנתה אליו בפנייה ישירה להמיר את דתו בהיותו קטין כך שלא עלתה בעניין שלו טענה להפרת חוק. מכל מקום הוא אינו קטין מזה למעלה מ-20 שנים כך שגם אם הייתה הפרת חוק כלפיו, לכך כאמור אין ראיות". זה הופיע בוועדה. נכון, אבל הוא בן 39. איזה קריטריון הוא לא מקיים? הסיפור שלו הוא סיפור מזעזע. איזה קריטריון הוא לא מקיים? איזו אינדיקציה יש לי מהסיפור שלו?

אני פשוט לא מאמין למשמע אוזניי. הוא לא היה קטין. הוא הצטרף לעמותה. העמותה מסרה שהוא הצטרף יחד עם אימא שלו. אלה המסמכים שהיו בפנינו. הייתה שיחת הטלפון והיה ביחס לאותו אדם את ההכרה בו על ידי המוסד לביטוח לאומי ואת התביעה שהוא הגיש כנגד העמותה. תביעה אזרחית נגד העמותה, בטח תביעה בבית הדין לעבודה לא מהווה עילה לפסילה לאישור 46. גם לא המושג נפגע כתות. ניסינו לפנות למוסד לביטוח לאומי להבין מה הקריטריונים שלהם אבל לא הצלחנו. אף אחד שאנחנו דיברנו איתו ובאמת ניסינו למצות את התהליך הזה עד הסוף, לא מכיר את הקריטריונים על פיהם פוסלים או מאשרים קצבה לנפגע כתות.

בדיוק. שוב, זה לא בקריטריונים שלנו. אנחנו לא יודעים מה זה נפגע כתות. אנחנו לא יודעים להגדיר את המונח הזה. אנחנו לא יודעים לבחון אם פעילות של העמותה היא פעילות של כת. אנחנו לא יודעים. הייתה פעם הצעה לעשות חוק לנפגעי כתות. אני לא מבין את התשובה הזאת. אנחנו לא מדברים כאן על עבירה פלילית מכיוון שאם מדברים על עבירה פלילית, זה לא צריך להגיע לכאן. יבוא ארז ויגיד שהעמותה הזאת היא איננה נמצאת ברשימה מכיוון שיש שם עבירה פלילית. לא זה נושא הדיון.

הדיון הוא שיקול דעת. כאשר מדובר לכל הדעות במיסיון, האם זה מיסיון שזאת עבירה על החוק?

זה לא מיסיון עם עבירה על החוק. לא בגלל שבאמת אין עבירה על החוק אלא מכיוון שעורכי הדין -דיברנו על זה ואמרנו את זה גם בוועדה שומרים אותם שכל הזמן זה יהיה במסגרת החוק ולא יעברו עליו. כשהייתה באתר עבירה על החוק, אתם אמרתם, הערתם להם על זה והם הוציאו את זה מהאתר כשאנחנו יודעים מה המטרה שלהם. ברור לחלוטין שהמטרה היא מיסיון. עכשיו אנחנו דנים האם אתם צריכים לאשר להם את סעף 46, את הפטור ממס על תרומות. האם מדינת ישראל מעודדת מיסיון. אנחנו אישרנו אותם.

היכולת שלנו מסתיימת ברגע שאנחנו בודקים את המצב החוקי וכבר אמרתי את זה כאן, ואז אמרת שנכון, זה שיקול דעת ובשיקול דעת אין לנו את הסמכות לשקול מכיוון שאנחנו לא דנים במחלוקת ציבורית עמוקה ולכן היה דיון בוועדת הכספים והצעת את המנגנון איך לפסול ואיך לעשות. לכן אנחנו מביאים את זה לוועדת כספים כי ידינו כבולות. אין לנו אפשרות אחרת. עוד מעט נשנה לכם את החקיקה ואז נשחרר לכם את הידיים. בזה זה לא ישנה כלום.

לא ישנה. הלוואי שאתה צודק. אנחנו מבקשים מכם, עד שלא עובר החוק הזה ועד שאנחנו לא מתקדמים עם העניין, שתמתינו לראות מה עלה בחקירת המשטרה. תמתינו. עמותת מצפה לישראל אושרה על ידי רשות המיסים פעמיים ואחר כך נשלחה על ידי ועדת הכספים לבדיקות נוספות שהשלמנו אותן. הכדור לא בידיים שלנו. את אומרת שאם אנחנו לא נאשר את זה כאן,

זה ברור. זה החוק אומר.

אני שואל האם אתם לא רוצים להמתין. אנחנו כבר אישרנו. אז מה אם אישרתם? הם מופיעים ברשימה. אני לא יכולה להחזיר אחורה. חברים, אנחנו ב-לופ. אמרתי בתחילת הדיון ואני רוצה להדגיש גם עכשיו, במיוחד כאן. בכנסת הקודמת הייתי חבר ועדת הכספים והצבעתי יחד איתך נגד העמותה הזאת. אני מתנגד באופן נחרץ לכפייה דתית באופן כללי ולמיסיון, להמרת דת בכפייה וגם לא בכפייה. אני חושב שזאת בחירה חופשית של כל אדם.

כפי שאמרתי בהתחלה, ועדת הכספים היא בעלת שיקול דעת חלש במקרה הזה ולכן בלב כבד ובתקווה שאנחנו גם נשנה את החקיקה לגבי אישור בסעיף 46 ובסעיף 61 וגם אני מוכן שנשב ביחד ונראה איך אנחנו משנים את החקיקה בכל הנושא של המיסיון, אבל כרגע אני רוצה להעלות להצבעה את הרשימה

20-236-22. אני רוצה התייעצות. התייעצות סיעתית. נחזור להצבעה שעה 12:17. אני רק רוצה לבקש ממך כיושב ראש הוועדה. לא מדובר כאן על רשימה של 180 עמותות או 90 עמותות אלא מדובר כמעט על עמותה אחת.

אני מבקש ממך, תאמר להם שהם ילכו לראות מה קרה. אני לא אומר לך תצביע נגד. אם הייתה כאן מסכת עובדתית חדשה, הייתי יכול להגיד כן אבל אין. אבל יש חקירת משטרה. בסדר, אבל יש כאן גם חזקת החפות.

לכאן ויגידו חקירת המשטרה לא מסתיימת. לצערי הרב אני לא יכול.

נכון אבל אתה יודע שאני לא יכול. אני אומר לא לאשר היום אלא להמתין ולראות. הרי זה לא תלוי בכל הרשימה האחרת. זה לא שאנחנו

אנחנו לא אומרים. כל הסעיף הזה, סעיף 61, יחכה לישיבה הבאה.

נצביע. נחזור ב-12:20 להצביע.

אני מחדש את הישיבה. מי בעד אישור רשימה מספר 20-236-22?

הצבעה הרשימה אושרה הרשימה אושרה. אני נגד כפייה דתית. רוויזיה.